הכנסת, היום ח' בתשרי תשע"ט, 17 בספטמבר 2018. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. גמר חתימה טובה לכולם. הודעה למזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת, דוח מבקר המדינה על התמודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית וביישובים מעורבים. עוד אודיעכם כי על פי סעיף 96(ד) לתקנון הכנסת, עם התפטרותו של חבר הכנסת ואאל יונס, שנכנסה לתוקפה ביום כ"ט באב התשע"ח, 10 באוגוסט 2018, נמחק שמו מהצעות חוק שהיה שותף להן עם מציעים אחרים. נוסף על כך, הונחו על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת איתן ברושי בנושא: הדלק שוב מתייקר וממשלת ישראל אינה מקדמת את המעבר לתחבורה חשמלית חסכונית וירוקה, בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת איתן ברושי, ג'מאל זחאלקה ויצחק וקנין בנושא: המדינה משקיעה מאות מיליונים בשיקום משק המים הלאומי ולא מפצה חקלאים על קיצוץ במכסתם, בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת עודד פורר, עיסאווי פריג' ואחמד טיבי בנושא: על פי עדותה של החשבת הכללית לשעבר, עולה כי תקציב המדינה הוא "פייק תקציב" שהוביל להעלאת מיסים מיותרת, בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת אורי מקלב, מיכל בירן וינון אזולאי בנושא: כשל הסנכרון בשוק הביטוחי יוצר הפסדי עתק לציבור המבוטחים. הודעת שר האנרגיה יובל שטייניץ על מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מוסי רז, יוסף ג'בארין וחיים ילין בנושא:

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו מקיימים את הדיון במסגרת הצעות לסדר-היום מס' 10789, 10790,

בנושא: המתקפה של שרת המשפטים איילת שקד על בג"ץ והסכנה לדמוקרטיה. איפה שרת המשפטים?

אמרו לי שהיא כבר נכנסת. יש סדרה של דוברים. הראשונה היא חברת הכנסת תמר זנדברג. בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שנה טובה, חתימה טובה. שרת המשפטים מכבדת אותנו בנוכחותה בדיון החשוב הזה? יש סיכוי. אני לא אפעיל את השעון עד שהיא לא תיכנס. חברתי יכולה להתחיל לדבר. זה לא רק עניין של שעון, זה חשוב מאוד שהיא תשמע את הדברים, כי הדיון הוא, טוב, אני בינתיים, מה אנחנו יודעים על שרת המשפטים?

היא עולה, מסתבר, היא לא ילידת הארץ,

קודם כול,

אני אנצל את הדקה הזאת עד שהשרה מצטרפת אלינו כדי להשתתף בצער ולנחם את משפחת ארי פולד, זיכרונו לברכה, שנרצח אתמול. ארי,

שתי נקודות ממשק איתו: אחת מהן, שבמשך שנה הוא הגיש ביחד עם אורי זכי,

תוכנית, שמאל וימין, בערוץ ILTV. מדי שבוע הם היו נפגשים, וככה כמעט,

מתקוטטים על ענייני היום. אני חייבת לומר שהוא סיפר שמדובר באדם מאוד, נקרא לזה, איתן בדעותיו, מאוד מסור אליהן. כנראה שכמו שהוא רדף אחרי המחבל, ככה הוא גם רדף אחרי האמונות שלו, שבאמת האמין בהן באמונה שלמה, שהן מנוגדות לחלוטין לתפיסת עולמי, אבל אנחנו מאוד מכבדים אידיאולוגיה באשר היא. וההקשר השני זה שאחיו איתן עובד איתנו כאן,

בתור היועץ הפרלמנטרי של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ מהבית היהודי, וזה הזדמנות גם להשתתף בצער המשפחה ובצערו של איתן עצמו, חבר הכנסת סמוטריץ וכולנו. אז הינה, עברה דקה, אבל השרה בכל זאת עדיין לא הגיעה. אבל עדיין אני, עלייה זה תהליך קשה, אני יכול, כן, עלייה זה תהליך קשה, ודקה זה זמן גמיש. נכון. אבל בכל זאת אני אשתף אתכם, חברות וחברים, שבזמנים האלה שבין ראש השנה ליום כיפור, בשבוע שעבר, קמתי בבוקר, פתחתי את העיתון וגיליתי שכוחי רב משחשבתי. מתברר שכל השנים האלה בג"ץ, בית המשפט העליון, היה סניף של מרצ. אני רוצה לשאול את, ואת לא ידעת.

אני גם ביררתי עם גזבר המפלגה, יש כאן את מזכ"ל המפלגה לשעבר, חבר הכנסת מוסי רז, לאן שולמו מיסי החבר. לא, זה הם צריכים לשלם לנו. זה סניף, הסניף צריך להשתתף בהכנסות המפלגה. אבל מצד שני, כשקראתי ככה טוב, גיליתי שמי שחשפה את הפרוטוקולים וגילתה את הסוד הנורא הזה גם בישרה לאומה באותה הזדמנות שהודות לה ולפועלה, בג"ץ הוא כבר לא כזה. חברות וחברים, בדבר אחד איילת שקד, שרת המשפטים,

זה או אנחנו או הם, זה או מרצ או בנט, שקד והבית היהודי, זה או ישראל משיחית, לאומנית, גזענית, מדיתה וכובשת או דמוקרטיה ליברלית, חילונית, פתוחה, מושיטה יד לשלום ומקיימת שוויון לכל אזרחיה כן, בלי הבדל דת, גזע ומין.

חברות וחברים, שבג"ץ מעולם לא היה סניף של מרצ. אנחנו לא פעם, ופעמים מזומנות, רחוקים מלהסכים עם הפסיקות של בג"ץ, שלא זו בלבד שנתן אור ירוק לכיבוש והכשיר את מפעל ההתנחלויות עוד בשנות ה-70 וה-80, רק לאחרונה בג"ץ התיר, דרך אגב, לא חייב אלא התיר, להרוס את הכפר הבדואי ח'אן אל-אחמר, בהחלטה שבאמת אני יכולה להגדיר אותה שילוב של אכזריות נגד החלשים ביותר שבנתיני הכיבוש, ובאותו זמן מצעד איוולת נגד החוק הבין-לאומי, נגד אמנת ז'נבה, ובוודאי ובוודאי נגד פתרון של שלום ושתי מדינות, וזאת בשעה שבית המשפט המחוזי הכשיר את המאחז מצפה כרמים והכנסת חוקקה את חוק ההסדרה.

חברות וחברים, אנחנו חיים במדינת חוק דמוקרטית, ובתי משפט עצמאיים, עצמאות של מערכת המשפט היא אחד מעקרונות היסוד שלה. כל אדם שנפגע משרירות לב השלטון יכול לפנות לבג"ץ, ורבים עשו זאת במהלך השנים. ובג"ץ הוא שכמעט כפה,

שוויון לנשים ושירות נשים שוויוני בצה"ל וסלל את הדרך לטייסות שהיום אנחנו מתגאים בהן, ובג"ץ הוא שלהט"בים ויהודים שהם לא אורתודוקסים פונים אליו,

לא תמיד בהצלחה, אבל פונים אליו, כשהממשלה והכנסת מפנות להם עורף, ובג"ץ הוא שהכיר בזכויות של אזרחים ערבים להתגורר ביישוב למרות שמקימיו ומוביליו, ואולי חלק או אולי כל השרים בממשלה, מנסים להגן במסגרתו על טוהר הדת, שלא לומר על טוהר הגזע.

בדיוק לכן, בג"ץ הוא שעומד עכשיו במוקד מתקפה קיצונית, משולחת רסן, חסרת תקדים, שמנסה לקצץ את כנפיו, לפגוע בעצמאותו ולעוות את העקרונות שעליהם הוא נוסד. וזה לא מקרה, חברות וחברים, שהמתקפה הזאת של שרת משפטים נגד בג"ץ הגיעה דווקא אפרופו העתירות נגד חוק הלאום, ואני גאה שמרצ היא אחת העותרות. אל תעזו להרים יד על בג"ץ, ששומר על העיקרון הבסיסי הזה שכל בני האדם נולדו שווים. ואל תעזו לפגוע בעיקרון, לפגוע "בזכות" במירכאות, שלנו לדרג את האוכלוסייה, לדרג את האזרחים בישראל לסוג א' וסוג ב' זה מה שמנסה לעשות שרת המשפטים, לא אחרת, לא חבר כנסת זוטר, לא איזה פעיל, שרת המשפטים, חברות וחברים.

שרת המשפטים, גברתי איילת שקד, ברוכה הבאה לדיון. אני גאה לומר לך שאומנם בג"ץ מעולם לא היה סניף של מרצ, אבל מרצ היא שמתייצבת לצידו, לא בגלל שהוא בג"ץ, אלא בגלל שהוא שומר על שלטון החוק ועל עקרונות הדמוקרטיה הבסיסיים. ומרצ גאה, אם צריך, להיות כיפת הברזל של שלטון החוק, וגם של בג"ץ בתוך זה. חברות וחברים, אני חייבת לומר, בעיקר חברות וחברים מהאופוזיציה אני פה רואה, קשה להתעלם גם מהעיתוי שבו הדברים האלה מגיעים. כל יום אנחנו מתבשרים על עוד יוזמה ועוד גחמה לא רק נגד בית המשפט ונגד בג"ץ, אלא גם נגד העיקרון של שלטון החוק. האחרונה בשרשרת השליפות היא ההחלטה לא להאריך את כהונת המפכ"ל, בדיוק בקו הגמר של חקירות נתניהו. אמרתי "לא להאריך"? התכוונתי: הדחה פוליטית של הממונה הבכיר על אכיפת החוק בעיצומה של חקירת שחיתות נגד הממונה הראשי על הממשלה, זה שעומד בראש המערכת, ואז גם ברגע האחרון עוד ניסיון להשתלט פוליטית על הוועדה שתאשר את המינויים הבאים. איפה אנחנו, בעולם התחתון? היום גם שמענו, אני שמחה שהצטרף אלינו חבר הכנסת אמסלם, היום גם שמענו שגם הוועדה הרפה הזאת, שמנסים להשתלט עליה פוליטית ולהפוך אותה לחותמת גומי, גם אותה צריך לבטל.

בכלל אין שום בעיה שראש הממשלה ימנה את החוקר,

התובע והשופט, וגם ישפוט את עצמו. למה לא? למה לא? זה באמת מאוד ראוי שחבורה של חשודים בשחיתות, וראש הממשלה, אדוני יושב-ראש הקואליציה, כרגע מכהן תחת המלצות משטרה בעבירה חמורה ביותר בספר החוקים הישראלי לאיש ציבור. ולא, העבירה היא לא עישון סיגרים, העבירה היא שוחד, לא פחות מזה. אז הוא ימנה את שומרי הסף שאחר כך יחקרו אותו? איפה נשמע כדבר הזה? מה זה, מאפיה? עכשיו, שלא נטעה, לשכת המפכ"ל גם היא לא סניף של מרצ. והניסיון של המפכ"ל, שהכריז על פיגוע באום אלחיראן בגלל גזיר עיתון ומאז לא טרח אפילו להתנצל, או בהינף יד שלח מתלוננות נגד הטרדות מיניות שנים אחורה, נפנף אותן ואמר להן: עם תלונות אנונימיות אני בכלל לא מתעסק, והוא לא בדיוק ראוי להגנה פה על זה שהדיל למנות אותו לראש השב"כ אם כהונתו כמפכ"ל תהיה לשביעות רצון מישהו לא הצליח. לא מגיע על זה שום פרס. אבל עדיין, חברות וחברים, הדעת לא תופסת שהנחקר ימנה את חוקריו. זה לא יהיה. וכל מי שאיכשהו נגע או מעורב בפרשיות האלה, ראש הממשלה, העיתונאים, החוקרים,

המפכ"ל, הרמטכ"ל, כמובן השמאל, על זה אני כבר לא מדברת, קיבל את נחת זרועה של ההסתה הממשלתית והראש-ממשלתית לאחרונה. ואז רצים וצועקים געוואלד. לכנות את ראש הממשלה, להעמיד מולו שלט של מחאה לגיטימית, או להגיד שמדובר באורח חיים קיסרי שלו ושל משפחתו זו הסתה, ולא סתם הסתה, הסתה שגרועה יותר מההסתה שהייתה כלפי רבין. אנחנו מתקרבים לחודש נובמבר. כדאי שנלמד משהו מההיסטוריה, חברות וחברים. אדם ששמו נקשר, שמואשם בעבירת טוהר המידות החמורה ביותר, שיש נגדו ארבעה עדי מדינה, ואיכשהו תמיד מצליח להחמיץ את הדברים המביכים והמסריחים ביותר שעולים מסביבתו הקרובה, הוא שמאבד את הלגיטימיות של השלטון שלו, או כמו שהוא עצמו פעם אמר: איבד את המנדט המוסרי להמשיך ולשלוט, מפני שהאינטרס המוביל הוא לא האינטרס הלאומי והאינטרס של מדינת ישראל, אלא האינטרס האישי וההישרדותי הפוליטי שלו. והתכנסנו כאן אפרופו דבריה של שרת המשפטים. שרת המשפטים כרגע עוברת על נאומה. הגורם הבכיר ביותר בממשלה שאמון על אכיפת החוק, מישהו שמע ממך מילה בנושא הזה? פרשיות שחיתות חמורות נגד ראש הממשלה, ומי שאמונה על השלטון החוק ועל עצמאות בתי המשפט ממלאה פיה מים, שותקת כמו דג. יש לך משהו לומר על המלצות משטרה על שוחד? יש לך משהו לומר על מינוי המפכ"ל? אולי תגלי לנו מה דעתך על ביטול הוועדה למינוי בכירים? חברות וחברים, הבוקר הציע פרופ' מרדכי קרמניצר שאת המפכ"ל הבא תמנה ועדה בלתי תלויה. כשאנחנו רואים את חבורת הפחדנים וחסרי החוליות, משרת המשפטים ועד השר לביטחון פנים, הם לא יכולים או לא מסוגלים או לא רוצים, וזה בכלל לא משנה כרגע מה מהם, לדאוג למינוי של שומר סף הגון, ראוי ואובייקטיבי שיוביל את החקירה הרגישה הזאת ברגע הקריטי והחשוב הזה. במקום זה, במקום ההצעה הזאת שהמינוי יגיע מוועדה בלתי תלויה, אנחנו שומעים הפוך: לבטל את הוועדה. למה לא? אולי באמת ראש הממשלה ימנה בעצמו את כל בעלי התפקידים? האמת שגם זה לא מצליח לו.

אבל אז זה נזכר שכן יש מחויבות לשלטון החוק, ולא רק לשלטון, שזאת מחויבות חשובה יותר. ואז גם ימנים וגם מתנחלים וגם שמרנים ומי שלא נמנה,

אם המחויבות היא לשלטון החוק ולא לשלטון, אנחנו מגעים לאותה תוצאה. גברתי שרת המשפטים, את יכולה למנות את מי שתרצי. בואי נניח שמינית את כל השופטים השמרנים שאת רוצה ושמרת על כל ההתנחלויות במקומן. על השחיתות יש לך משהו לומר איזו מילה?

שרת המשפטים בזמן האחרון, אפרופו גיליונות החג וראש השנה, היא כיכבה ברשימות המשפיעים והמשפיעות, באמת לא נתפוס אותה מתבטאת בביטוי D9, היא לא תתבטא באלימות. אבל חברות וחברים, הלך הרוח הזה הוא המסוכן ביותר לשלטון החוק ולדמוקרטיה הישראלית, והוא שמקרב אותנו לדמוקרטיות הלא-ליברליות במזרח אירופה ולרודנים מושחתים, שכאן בממשלה ובמשרד ראש הממשלה אוהבים להסתופף בחיקם.

במובן הזה באמת צודקת שרת המשפטים: זה או אנחנו או הם, זה או הבית היהודי או זכויות האדם, גם אם הוא אישה, ערבי או להט"ב, כל מה שמכנים כאן בכינוי גנאי מזלזל "זכויות אוניברסליות"; זה או הרבנים והגרעינים התורניים ואלה ששמחים לאיד על קיצוץ לבתי חולים ולחולי סרטן, גם אם הם ערבים וגם אם הם פלסטינים, או הקומיסרים של משטרת המחשבות בנתב"ג, או אלה שנחושים לשנות את פני מערכת החינוך ואז להגיד לנו: מה רע בקצת יהדות, נא לסיים. או ישראל כדמוקרטיה ליברלית,

פלורליסטית, שוחרת שלום, מושיטה יד לשכנותיה ומקיימת שוויון מלא לכל אזרחיה.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת יאיר לפיד.

בפיגוע אתמול וגם הפגין גבורה, אומץ לב וניסיון עז לגונן על חייהם של מי ששהו באותו מקום. אני משתתפת באבלכם ובצערכם. אני חושדת בשרת המשפטים איילת שקד שנאום השטנה וההסתה שלה נגד בית המשפט העליון לא נועד רק להפחיד את שופטי בית המשפט העליון ולאנוס אותם לקבל החלטות שיפיסו את דעתה של פוליטיקאית אחת, אני חושדת בה בהרבה יותר מזה: בכך שהיא טומנת במודע את הזרעים שנועדו להכשיר את הקרקע להדחתם של שופטי בית המשפט העליון ולהדחתה של נשיאת בית המשפט העליון. אני שמחה שהצטרפה אלינו עכשיו שרת המשפטים. אני חושדת שזה מחושב היטב וטמון בכל משפט ומשפט מנאום ההסתה שנשאת נגד בית המשפט, כאילו שופטי בית המשפט העליון משנים את המשטר של המדינה ללא הכר, שבגלל שופטי העליון, כן, בגללם, לא בגלל חבר הגזענים והלאומנים שמחוקקים חוקים מרושעים ומושחתים, תוך שהם נושאים את שמה של הדמוקרטיה לשווא, "בגללם יחדל העם, שהוא הריבון, לעצב את הסדריו באמצעות נציגיו", אני מצטטת, "בגללם נעבור לשיטה אחרת שבה העם לא יהיה הריבון" גם זה ציטוט. ועוד ציטוט: "הפעם, אומרת שרת המשפטים, לא החוקים הרגילים על הכוונת אלא דווקא חוקי-היסוד הם שעומדים במוקד, לא הטפחות אלא דווקא המסד". ועל מה? על מה? על זה שהעליון העז לא לדחות על הסף את העתירות נגד חוק הלאום. עוד לא אמר את דברו, עוד לא ישב לדון, עוד לא נקבע הרכב, עוד לא ניתנה ההחלטה, והוא כבר עומד בעצמו למשפט ולאיומים. צעד מסוכן את קוראת לזה, שרת המשפטים, לא פחות. מסוכן. על זה שלא דחו על הסף את העתירות נגד חוק הלאום. מה עושים למי שמסכן אותך? עולים עליו עם D9, כן. אולי, גברתי שרת המשפטים, תחסכי זמן ומאמץ, תני לבית המשפט העליון רשימה מפורטת במה מותר להם לדון ומה לא ומה ההחלטות שאת מוכנה שיתקבלו ומה לא תסבלי בשום פנים ואופן. למה לסבך את הכול? על הפרדת רשויות שמעת? על עצמאות בית המשפט ומוסדות שלטון החוק שמעת? על כך שהדמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב אלא גם, ואולי בעיקר, נבחנת בשמירה על זכויות המיעוט שמעת? ומה אם מחר תחוקקו חוק-יסוד, אני יודעת, שאומר שלנשים אין זכות על קניינן, למשל? או שלג'ינג'ים אסור להיכנס לבתי כנסת? או שליהודים שעלו מאתיופיה אסור בכלל לגעת במזון וביין מחוץ לבית שלהם? או אולי תשללו מערביי ישראל את זכות ההצבעה? גם אז יהיה אסור לבית המשפט העליון להתערב? אני רוצה לדעת. בשום תנאי? ועוד ציטוט, אני מצטטת את שרת המשפטים: "בכך יסיים העם את תפקידו במה שהיה עד כה שיטתנו הדמוקרטית. מעתה ייקבעו הנורמות שלא באמצעות העם". ככה, באמת במאמר מוסגר,

אבל אני אציין שהיומרה הפומפוזית הזאת לייצג את רצונו של העם בחוק הלאום גם היא ממש מופרכת. ממש שאלתם את פי העם. כל אזרח בישראל קם בבוקר במשך שנים ואמר: אני חייב חוק לאום כאן ועכשיו, כי חיי אינם חיים בלי חוק הלאום, ובלי חוק הלאום בכלל יקרוס כל המפעל הציוני. ממש נעניתם לרצונו של העם. ובאותו שבוע שהחוק חוקק העם ממש רצה שיחוקק חוק שפוטר את ראש הממשלה מתשלום מיסים על הבריכה הפרטית במעון הפרטי שלו. מה זה רצון העם? ממש רצון העם.

זה לא שאתם רוכבים על גלי הסתה וגזענות של איזה המון. חס וחלילה. זה לא שאתם קשובים לרצונו של העם. אתם, אתם מייצרים את גלי ההסתה האלה. אתם לא רוכבים על נמר, אתם הנמר. העם הרבה יותר מתון מכם, הרבה יותר סובלני מכם, הרבה יותר מקבל את האחר, הרבה יותר בוטח במוסדות המדינה.

בכל משאל העם בוטח בבית המשפט העליון הרבה יותר, לצערי, מאשר הוא בוטח בנו, הפוליטיקאים. רקחתם איזה חוק עלוב, הזוי, מיותר, מסית,

גזעני, שמבאיש את שמה של ישראל בעמים. עשיתם את זה בצורה מכוערת, בניגוד לרצונם של הרבה אנשים שהצביעו בשביל החוק הזה. ועכשיו זה כבר הפך לדיבר מעשרת הדיברות, לציווי אלוקי, למשהו שאם יעז בית המשפט העליון לדון בו בכלל, זה יהיה "הקרבת הערכים הדמוקרטיים עצמם" וגם זה ציטוט. ועוד דברי בלע כהנה וכהנה: "שומט את הבסיס של ההליך הדמוקרטי"; "אם בג"ץ ידון בחוק הזה זאת תהיה רעידת אדמה", אומרת שרת המשפטים, "לא רק משפטית אלא גם פוליטית. זוהי רעידת אדמה משטרית". וכל זה ממש בצמוד, באופן מקרי ביותר, להדחתו של מפכ"ל המשטרה, שהעז שלא לבלום את החקירה נגד ראש הממשלה.

נאמרו נימוקים פרוצדורליים: זה לא הוא שחוקר, כהונתו ממילא הייתה לשלוש שנים. הצחקתם אותי. ביזיתם אותו, רמסתם אותו, עשיתם לו דה-לגיטימציה, הסתתם נגדו, עשיתם כאן ישיבה מיוחדת בכנסת שבה התחריתם אחד בשני מי ישפיל ויבזה אותו יותר.

במו ידיכם, במאמץ משותף, ציני, מחושב, מנוול, הפכתם אותו לפרסונה נון גרטה, עד ששום שר מהליכוד כבר לא היה יכול בכלל להאריך לו כהונה בלי להיסקל בעצמו. זו פרקטיקה קבועה, זדונית. היא נגד כל גוף אפשרי: נגד ארגוני החברה, נגד כל מוסדות המדינה, נגד נשיא המדינה. עכשיו כמובן אנחנו דנים בסוגיית בית המשפט העליון. זה גם מפיל חלל את כל מי שחס וחלילה נגוע באהדה לאחד הגופים האלה, שמסיתים נגדם ברשעות ובזדון. אני חושדת באמת ובתמים, גברתי שרת המשפטים, שאת בנית נדבך אחרי נדבך את חוסר הלגיטימציה המדומה של בית המשפט העליון שלנו, ואת מסיתה נגדו בקור רוח מחושב.

כניעה ופחד שלהם שיכתיבו את פסקי הדין כדי לרצות את המשטר? אולי הדחה של נשיאת בית המשפט העליון?

הרי יש כמה מדינות שאנחנו שומרים איתן על יחסי אהבה גדולים, למרות גילויים של אנטישמיות, שאצלן זה כבר קרה. כאן הונחו היסודות לזה שזה יקרה. מחר בבוקר אנחנו נשמע שחצי משופטי בית המשפט העליון מודחים, כי בהצעת חוק דמוקרטית הוחלט שרק מי שהוא מגיל 50 ומטה יכול להמשיך לכהן, למשל, ושבמקרה בית המשפט העליון כפוף ישירות לשרת המשפטים. זה כבר לא יפתיע אותנו, כי הזרעים האלה, זרעי הפורענות, כבר נטמנו באותו נאום מסוכן שלך. מה שאת עשית, ומה שעושה נתניהו, ומה שעושה קבוצה קטנה וקיצונית שמכתיבה את הטון לממשלה כולה, ככה נראים דמדומים של דמוקרטיה. זה לא קורה בבת אחת, זה קורה בהדרגה. אנחנו עוד לא שם. יש לנו מדינה נהדרת, יש לנו עדיין עיתונות חופשית, יש לנו עדיין ארגוני חברה חזקים, אבל אנחנו בצעדי ענק מתקרבים למקום הזה, וזה מה שאתם עושים בקור רוח מחושב. ובהזדמנות הזאת, לקראת יום כיפור אני רוצה לבקש סליחה מהציבור על כך שטרם הצלחנו להחליף את שלטונכם בשלטון שבאמת סופר את העם, ולא מעלה באש את החזון הציוני הנאצל של מדינה יהודית ודמוקרטית. שנה טובה. גמר חתימה טובה. תכלה שנה וקללותיה הרבות, לצערי, תחל שנה וברכותיה. תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת יאיר לפיד. בבקשה, אדוני. אחריו, אחרונת המציעים, המציעות, של ההצעות לסדר-היום, חברת הכנסת מיכל רוזין. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

שנה טובה, גמר חתימה טובה. כל מה שטוב והגון וישר נמצא תחת מתקפה. הגיע הזמן שנצא להתקפת נגד, כי זו מלחמה על הנשמה. הישראלים הם משפחה, ואנחנו לא ניתן לפגוע במשפחה שלנו. השרה שקד אומרת לנו שהיא מייצגת תפיסת עולם שמרנית. אני לא חושב שלזה התכוונו ברק והאייק ורוג'ר סקרוטון וכל האנשים שמכנים את עצמם עמוד השדרה הפילוסופי של השמרנות. שמרנים שומרים על המשפחה, שמרנים שומרים על המשטרה, שמרנים שומרים על בית המשפט, שמרנים שומרים על שלטון החוק.

השרה שקד, זה לשמור קודם כול על הקהילה שבה אתה חי, לתקן, לא להרוס, לזכור שיש דבר כזה מסורת שלטונית ולשמור עליה. במקום זה אתם מפרקים את הקהילה. מה אתם מציעים? במקום בית המשפט הזה שאתם כל כך מתעבים, מה אתם מציעים? במקום המשטרה הזאת שאתם מנסים להרוס, מה אתם מציעים שיבוא? מה אתם מציעים בכלל, חוץ מפירוק של כל המוסדות וכל הרעיונות שמחזיקים אותנו ביחד? טוענים, עומדים פה פעם אחר פעם ראש הממשלה,

שרים אחרים, ופעם אחר פעם אומרים שזו מדינה נהדרת. אני מסכים, זו מדינה נהדרת, אבל אתה לא יכול לטעון שזו מדינה נהדרת ובה בעת לטעון שאתה רוצה לפרק את כל המנגנונים שמחזיקים אותה ושמרכיבים אותה. אתם גאים בצה"ל, אבל תוקפים את המפקדים שלו, אתם גאים בבית המשפט, אבל תוקפים את שופטיו, אתם גאים בשלטון החוק, ותוקפים את המשטרה והשוטרים. כן, זו מדינה מופלאה. פורסם סקר החודש שאומר שתשעה מכל עשרה ישראלים מאושרים מחייהם בארץ ישראל. אני אחד מהתשעה. אני מאושר לחיות פה, אני גאה לחיות פה. זו מדינה שיש מה להתגאות בה, אבל יש חור בטנק הדלק, יש תקלה, והתקלה היא המערכת הפוליטית שלנו, התקלה היא הבניין הזה, התקלה היא הממשלה שמכהנת פה. המערכת הפוליטית שלנו הפכה למחלה אוטואימונית: המערכת תוקפת את עצמה, היא תוקפת את הגוף מבפנים. הפוליטיקה הזאת, שאמורה הייתה לעבוד אצל האזרחים, בעצם עובדת רק אצל עצמה, פוליטיקאים שעסוקים כל היום בעצמם, בטובתם, בג'ובים שלהם, בכספים שהם רוצים לחלק, ממשלה וכנסת שפוגעות בחיים המשותפים, בערבות ההדדית שלנו. את מי בדיוק זה משרת, שנהיה מפולגים? מי שמח כשהוא רואה שאנחנו רבים בתוכנו, כשהוא רואה אותנו מתנגשים ומנאצים ומקללים ושונאים ופוחדים וכועסים? מי מרוצה מזה? חברת הכנסת זועבי לא נמצאת פה היום, אבל היא מרוצה מזה, נסראללה מרוצה מזה, אסמאעיל הנייה מרוצה מזה. אותם זה משמח. למי טוב, או למי טובה משטרה חלשה? למושחתים. למי עוד יותר טובה משטרה חלשה? למושחתים בכירים. למי עוד יותר טובה משטרה חלשה? לראש ממשלה שיש כנגדו חשדות חמורים. למי טוב בית משפט חלש? למושחתים. למי טוב עוד יותר בית משפט חלש? למושחתים בכירים. למי ממש טוב בית משפט חלש? לראש ממשלה שיודע שלפתחו של בית המשפט הזה תגיע השאלה אם הוא יכול או לא יכול לכהן עם כתב אישום. התשובה, אגב, שהוא לא יכול, ובגלל זה כל כך דחוף להם להחליש את בית המשפט, בגלל זה לא אכפת להם לפרק מבפנים את החברה הישראלית. אזרחי ישראל, תבחרו באיזו מדינה אתם רוצים לחיות: במדינה עם משטרה חלשה, בית משפט חלש ושלטון מושחת שעוסק רק בעצמו, או במדינה עם שלטון חוק חזק וממשלה שעובדת אצלכם, שעובדת למענכם ובשירותכם? האם אתם רוצים לחיות במדינה עם ראש ממשלה שמפלג ומסית ומחולל ומעורר שנאה מהבוקר עד הערב או במדינה שבה יש ראש ממשלה ישר והגון שיעבוד בשבילכם? במדינה שבה כולם שווים, או במדינה שבה אפילו את הגיוס לצה"ל ממשכנים בשביל פוליטיקה זעירה? אנחנו נאבקים היום מפה, מהבניין הזה, על הדבר הכי בסיסי שבזכותו קיימת מדינת ישראל,

על העוצמה של הביחד, על החשיבות של הביחד, על ההבנה שאם לא נהיה פה ביחד

תודה לחבר הכנסת יאיר לפיד. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, גברתי. אחריה נשמע את התשובה של שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. כבוד היושב-ראש, מזכירת הכנסת, חברות וחברי הכנסת, אני שמחה לראות שהאופוזיציה התייצבה, כמו תמיד, לעשות את השירות הנכון לציבור הישראלי. אני רוצה לפתוח בתנחומיי למשפחת פולד על מותו של ארי. הייתי שם הבוקר, ובהחלט, כמו שאמרתי להורים, אין מילים לנחם, והכאב הוא גדול. זה סיוט של כל הורה וכל משפחה. באמת, ראש השנה, יום כיפור בפתח, ואני מקווה שהשנה שבאה עלינו לטובה תהיה הרבה יותר טובה, שנת שלום וביטחון, מאשר השנה הקודמת. וזה בידינו. לא רק תפילות צריך, גם מעשים. זה הזמן באמת לחשבון נפש של כולנו, לבקש סליחה, ואולי לעצור את השנה האחרונה, את הממשלה, את החוקים הלאומניים, הגזעניים, שהשתוללו פה בשנה האחרונה, להפסיק את הפילוג, את השיסוי, את השיסוע בחברה הישראלית, לדאוג לאחדות, אבל לא רק לאחדות, גם לשוויון, ובאמת, לחיי חופש וחירות לכל אדם באשר הוא, לדאוג למרקם החברתי של החברה בישראל על כל גווניה, על כל קבוצות האוכלוסייה שבה. לזה מתווספת כמובן,

מסכת השקרים על בית המשפט העליון והערעור על אופי המשטר הדמוקרטי של מדינת ישראל על ידי השרה שקד וחבריה,

השימוש הציני במונחים דמוקרטיים, "משילות" ואחרים, מאחוריהם מסתתרת אמת מקוממת. אני בדרך כלל נוהגת פחות בפופוליסטיות. אני יותר אוהבת בענייניות לנסות ולהפריך את הטיעונים, או אפילו את השקרים הגדולים שהממשלה הנוכחית, בהובלת שרת המשפטים, מספרת לנו בעניין בית המשפט העליון ומערכת הפרדת הרשויות והאיזונים והבלמים. אז שקר מספר אחת, אני אשמח שהשרה תקשיב, אולי היא תוכל גם לענות. שקר מספר אחת: בית המשפט העליון פוגע בכוחה של הכנסת כרשות מחוקקת. בית המשפט העליון הוא שפוגע ברשות המחוקקת. אז בואו נעשה סדר: קודם כול, בית המשפט העליון שלנו הוא אחד מהמרוסנים בעולם. רק לשם השוואה, מאז 1992, שאז מדובר על המהפכה הגדולה בבית המשפט העליון של ברק, עד היום הוא פסל 18 חוקים בסך הכול. באותו פרק זמן בית המשפט העליון בארצות הברית פסל 50 חוקים, בדרום אפריקה, 82, בגרמניה, תקשיבו טוב, 206 חוקים נפסלו על ידי בית המשפט העליון. אז בואו באמת נוריד את המסכה ונאמר מי פוגע ברצון העם, מי פוגע בכנסת, ברשות המחוקקת. הממשלה הנוכחית, וגם זו שלפניה, הפכה את המשמעת הקואליציונית לכלי שרת חסר תקדים שלא היה מעולם בכנסת ישראל. ועדת השרים לחקיקה היא שקובעת לכל הח"כים בקואליציה מה להצביע בכל הצעת חוק.

אני רוצה להזכיר לכם, ותבדקו אותי: הפעם האחרונה שהיה חופש הצבעה בחוק מסוים לקואליציה, אמיתי, חופש הצבעה אמיתי, הייתה ב-2015, בחוק שכולנו זוכרים, חוק ישראל היום, ואז הלכנו לבחירות, כי היה חופש הצבעה, כי הכנסת אמרה באמת את דברה, וראש הממשלה לא יכול לסבול את זה. שורה של חוקים עברו במושב הקיץ האחרון שלא היה להם רוב אמיתי בציבור. ולא רק שלא היה להם רוב אמיתי בציבור, לא היה להם רוב אמיתי בכנסת. אני מאמינה בכנסת ואני מאמינה בנבחריה, אבל רוב הנבחרים לא רצו לא את הצעת חוק ההסדרה, לא את הצעת חוק המרכולים, לא הצעת חוק כזאת או אחרת, וחוק הלאום. כל אחד לא רצה אחד מהחוקים, אבל כל אחד שילם בתמיכה בהצעת חוק מסוימת כדי שהשאר יתמכו בהצעת חוק שלו. בעצם כל הצעת חוק כזאת נתמכה על ידי אולי 20% מנציגי הכנסת ואולי 20% מהציבור. כל זה מצטרף לשורה של הצעות חוק שהממשלה בעצמה מבקשת בהן להחליש את הכנסת,

היכולת להציג הצעות אי-אמון, להקשות על מפלגות להיכנס לכנסת, כמובן, אפילו לאפשר הדחה של חבר כנסת, כל היום מגישים הצעות חוק שיחלישו את מעמדה של הכנסת, את כוחה של הכנסת. אפילו לבוא ליום בכנסת, מה קרה? חודשיים וחצי לא היינו פה. לבוא, לכבד אותנו ולהיות פה. הממשלה לא חושבת שזה מספיק ראוי. זה לא פחות מהזוי שבמבנה הדמוקרטי שלנו, שבו יש רק בית נבחרים אחד, ללא משמעות לבחירה אישית, כמובן, ישירה, של הנציגים, עם רוב אוטומטי של הממשלה בגוף המחוקק, יש תלונות על חוסר איזון כלפי הרשות השופטת. יש פה ממשלה ששולטת לחלוטין גם ברשות המחוקקת, ובכך מפירה את האיזונים ובלמים. שקד גם טוענת שהמשטר השתנה משלטון העם לשלטון מועצת חכמי המשפט.

המשטר השתנה משלטון העם לשלטון עסקני הליכוד והבית היהודי, שקובעים לממשלה את צעדיה. מי שמפר את אמון הציבור, מי שחותר תחת עקרון שלטון העם, זה הממשלה בעצמה. השקר השני: בג"ץ פוגע במשילות. זה נשמע טוב. חשוב שהממשלה תמשול, זה התפקיד שלה. כולנו חושבים שהממשלה צריכה להיות הרשות המבצעת ולמשול. אך מי שטוען את זה, צריך להיות נטול ביקורת אפקטיבית ומשמעותית מצד הרשויות המחוקקת או השופטת? מה זאת אומרת? לא יכול להיות מצב שבו יש ביקורת על הממשלה ועל צעדיה? העניין הזה של משילות צריך להסתיר את עריצות הרוב? מתחת לקליפת המשילות הזאת נמצא איזה ריקבון שבו כל מעשי הממשלה יכולים לקרות ואין שום ביקורת. זו לא דמוקרטיה. הדברים האלה יוצאים נגד עקרונות המשטר הדמוקרטי המודרני, שבבסיסו הרעיון הזה של איזונים ובלמים, שלא נותנים משילות אין-קץ רק לרשות אחת, לגוף אחד, לאדם אחד, אלא תמיד,איזונים ובלמים. הרי אם טיעוני המשילות הללו היו נשמעים לפני 20 שנה, היינו חיים היום במדינה שבה אין שוויון זכויות בהרבה דברים: לנשים, ללהט"בים, בכלל למיעוטים, ועוד הרבה דברים שהיו קורים בלי בית משפט עליון. אבל אני חייבת לומר, ופה אולי אני מגיעה לשקר השלישי,

כמו שאומרת השרה שקד: בית המשפט העליון הוא סניף של מרצ. לא אמרתי את זה מעולם. סליחה, לא אמרתי את זה מעולם.

זו הכותרת בידיעות אחרונות. השרה, את מדברת עוד דקה.

בסדר, אבל את מדברת עוד דקה. אז את יכולה לתקן וזה בסדר, אבל אני מקריאה מהכותרת בעיתון ידיעות אחרונות. אם הם עיוותו, אז את יכולה לתקן, תקראי מה אמרתי בריאיון עצמו. מעולם, אני הקראתי פה. את פשוט דיברת עם אמסלם ולא הקשבת לטיעונים שלך עצמך, שהפרכתי.

אז השקר השלישי, שבג"ץ מוטה לטובת השמאל, גם אם הוא לא "סניף של מרצ", הוא מוטה לטובת השמאל, וזו כמובן, את זה לא אמרתי. אני מבקשת להוסיף לי זמן. זו הסתה שמתווספת להשחרת האופוזיציה,

מתנגדי הכיבוש הישראלי. פסיקות רבות וחשובות בעצם נזרקות לפח או נחשבות כאילו הן לטובת איזה צד פוליטי כזה או אחר. אז באמת, לצד פסקי דין כמו אליס מילר, או דנילוביץ', או אחרים שאני מאוד מאוד מכבדת, יש הרבה מאוד פסיקות של בג"ץ, שמה לעשות? גם מייצגות את האידיאולוגיה שלי. אני עדיין לא מציעה לעלות עליו עם D9, ואפילו לא להחליף את השופטים. בג"ץ פסל עתירות למען שוויון בנישואים וגירושים בישראל, למען פתיחת יותר עסקים בשבת, שלא נדבר על התקציב הדו-שנתי, שמפחית את כוחה של הכנסת להשפיע על התקציב הממשלתי. בג"ץ הוא שמכשיר את מפעל ההתנחלויות מראשיתו, והוא ממשיך ומכשיר, בניגוד לחוק הבין-לאומי, והוא השכפ"ץ של מדינת ישראל בפני בית הדין הבין-לאומי בהאג. שמענו את זה ממך, שמענו את זה מהיועץ המשפטי לממשלה בדיונים בוועדת חוקה, בדיונים בוועדת חוץ וביטחון. עד סוף שנות ה-70 בג"ץ היה מחסום מפני עריצות של מדיניות מפא"י. מנחם בגין עצמו פנה שוב ושוב אל בית המשפט העליון כדי לקבל סעד. גם אביו של חבר הכנסת לשעבר אריה אלדד פנה אל בית משפט כי בן גוריון לא הסכים להעסיק אותו כמורה בשל דעותיו. בית המשפט העליון נמצא פה על מנת להגן על הדמוקרטיה ועל זכויות המיעוט,

ועל חופש הפרט. ואתם היום יותר מבוקרים כי אתם בשלטון, כי אתם הממשלה. יש בכך היגיון, בוודאי כאשר יוצאים מהלשכות שלכם חוקים גזעניים,

שפוגעים בעקרונות היסוד של הדמוקרטיה. אז באמת השקרים האלה לא מועילים למדינת ישראל. הם מחלישים אותה כמדינה דמוקרטית, ליברלית, צודקת. אתם מתגאים בכך, וגם אנחנו, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ואתם מסכנים את הבסיס האידיאולוגי שעליו מבוסס החזון הציוני. תודה. תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. אני מתכבד להזמין את שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד להשיב. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול, שתהיה שנה טובה, וגמר חתימה טובה. אני כמובן שולחת ההשתתפות בצער ואת צערי על מותו של ארי, זיכרונו לברכה. אדם יוצא דופן. גיבור גם בחייו וגם במותו. אדוני היושב-ראש, אני מבקשת לשתף אותך ואת חברי הכנסת שטרחו והגיעו בפגרה במחשבות שעברו בראשי בשעה שקיבלתי את ההודעה מהמזכירות שלפיה 25 חברי כנסת מטעם האופוזיציה מבקשים לכנס את המליאה בזמן הפגרה כדי לדון במה שבחרו להגדיר: המתקפה של שרת המשפטים איילת שקד על בג"ץ והסכנה לדמוקרטיה. ברגע הראשון אני מודה שהגבתי מהבטן. אמרתי לעצמי שזו עוד חוליה בשרשרת האין-סופית של ניסיונות מצד השמאל להשתיק אותי. אנחנו רגילים לשיטה: מתקפה,

סכנה לדמוקרטיה, ועובדה שעמדו כאן שלוש חברות כנסת וחזרו על אותו שקר אחת אחרי השנייה. כנראה אף אחת לא טרחה, חוץ מחבר הכנסת לפיד, שלא חזר על השקר הזה, כנראה חוץ ממנו אף אחד לא טרח לקרוא את הריאיון עצמו. אני מעולם לא אמרתי שבג"ץ הוא סניף של מרצ. סליחה, אני לא אמרתי את הדברים, אה, את לא אמרת ?

וקראתי את הנאום מתחילתו ועד סופו, ולמדתי וחקרתי בו.

את באמת דיברת על הנאום עצמו. אז סליחה. אז חברת הכנסת מיכל רוזין וחברת הכנסת תמר זנדברג. זה כי אנחנו ממרצ. פעם אחר פעם,

חכי חברת הכנסת רוזין וחברת הכנסת,

אנחנו מרצ. אתן פשוט ממרצ. הייתן רוצות, הייתן רוצות, אבל אני לא חושבת כך ולא אמרתי את זה. תתייחסי לעובדות. פעם אחר פעם, כמו שאמרה חברת הכנסת רוזין, אני רק לעובדות אתייחס, פעם אחר פעם, אני חושבת שאתם מנסים לשכנע את הציבור שבעצם אנחנו, נבחרי הציבור, שהרוב בחר בנו, אין לנו שום לגיטימציה לשום דבר. איזה רוב בחר

כי אין מה לעשות, הציבור בחר בנו. אתם עדיין, את מייצגת שמונה מנדטים.

אני מקווה שאתם עדיין מאמינים בבחירות חופשיות. איזה רוב? אז הציבור, חברי הכנסת את מפלגה סקטוריאלית בתוך קואליציה. אני מעוניין לשמוע את תשובת שרת המשפטים. את הישות הכלל-ציבורית?

אני רוצה לשמוע את התשובה. אז הציבור אומנם בחר בנו, חברת הכנסת רוזין, דיברת עשר דקות.

את הבחירות אתם עוד לא מבקשים לבטל, אבל כנראה שלהיבחר מותר אבל לדבר אסור. כל פעם שאני מדברת, אתם, אתן ישר צועקות: סכנה לדמוקרטיה,

התקפה, הסתה.

זה מה שקורה, גם זה, הסתה, סכנה, התקפה.

ככה תמיד. עד כאן זה העובדות? טוב, רגע. לא, עד כאן הייתה המחשבה הראשונית שלי. אה, אוקיי. אבל אז אמרתי, אולי באווירת הימים הנוראים, והעובדה שאנחנו בעיצומם של עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אולי אני אחשוב על משהו אחר. אולי בעצם אתן צודקות. אולי בעצם אתן צודקות.

למרות העובדה שאני תמיד, אבל תמיד מקפידה להציג את העמדות שלי באופן עקרוני ומכבד, תמיד לגופו של עניין, אף פעם לא לגופו של אדם, אולי עדיין יש לי מה ללמוד לגבי ניסוח? מעמדו של בית המשפט העליון יקר לי בדיוק כמו שהוא יקר לכם. העצמאות השיפוטית שלו היא יסוד מוסד, ואני חושבת שעל זה אנחנו מסכימים. אבל אז אמרתי: אולי יש דרך שאני אוכל להשתפר ולשפר במשהו את ההתנסחויות שלי, כשיש לי ביקורת על הפסיקה, כי עדיין במדינה דמוקרטית מותר למתוח ביקורת על הפסיקה. ולכן, אדוני היושב-ראש, קיבלתי החלטה לתקן את דרכיי. החלטתי לשפר את צורת ההתנסחות שלי בכל מה שקשור לביקורת על פסיקות, ומייד שאלתי את עצמי: מי יוכלו להיות המורים הכי טובים עבורי? ממי אני יכולה ללמוד? מי אלה שמהם אוכל ללמוד נימוסים והליכות? חיפשתי סוג של חנה בבלי. בואו תראו אם מצאתי. מי מדבר על נימוסים והליכות? זה מה שדיברתם.

תכף נדבר על זה. דיברנו על המהות. חכו עם המהות. יש זמן.

בהתחלה דיברתם על ההתקפות על בית המשפט,

ממש לא. אחרי שנים, חבריי, אחרי שנים שאתם מאשימים אותי בחוסר נימוס, אמרתי: אולי אתם תהיו המנטורים,

אף אחד לא האשים אותך בחוסר נימוס. אה, אז לא מאשימים אותי בחוסר נימוס.

כי ראיתי שכתוב כאן: המתקפה של שרת המשפטים על בג"ץ. ממש לא מדובר על הנימוס. בואי תשמעי,

אני חייבת להגיד לכם שלא רציתי לפנות אליכם באופן ישיר, אז בדקתי פשוט ציטוטים, איך אתם מדברים. לאחרונה פורסמו שני פסקי דין שהכאיבו לשמאל, את חלקם אפילו הזכרתם. הראשון בנושא מצפה כרמים,

יישוב יהודי משגשג על כנו, והשני בנושא ח'אן אל-אחמר, שסילק פולשים שחדרו לשטוח לא להם. אני מודה, ניסיון קשה וכלל לא פשוט בשבילכם. הבנתי שכאן בדיוק אני צריכה להתמקד. עכשיו אני אבחן את רמת הנימוס שאפיינה את תגובות מחנה השמאל. חלקכם, תדברי על העניין. על הכול אדבר. חברת הכנסת יחימוביץ, גם לך אני אענה לגופו של עניין. חלקכם יושבים פה. זהבה גלאון, זהבה גלאון הסולידית, יושב-ראש סיעת מרצ עד לפני שנייה וחצי, קבעה במופת, תדייקי. נכון, מפלגת. קבעה במופת של נימוסין ומאופקות שמדובר בשפיטה כנועה ופחדנית, ואת ההחלטה הגדירה: החלטה ביזיונית ואטומת לב. ככה לא מדברים על פסיקות של בית המשפט. התקדמנו. ארגון רבנים לזכויות אדם, שיש לו מניית זהב בקרב מחנה השמאל, הלך צעד נוסף ושילב אלמנטים לאומיים ותנ"כיים בשעה שציין כי פסק הדין הוא כשל יהודי ומוסרי חמור, וכי מדובר בגזל כבשת הרש. חברת הכנסת המנומסת אבו רחמון, שלא נמצאת כאן היום, הצטרפה גם היא לניסיון ללמד אותי נימוסין והליכות, והתייחסה לפסק הדין של בית המשפט. היא קבעה: החלטת בג"ץ היא צעד הרסני. מדובר בטרנספר שלישי. טוב, אני אמשיך. מאמר מערכת הארץ, שכולכם כאן בצד מתיישרים לפני כל קפריזה וגחמה שלו, הכריז שבית המשפט בחר להצטרף למערכת המבוססת על אפליה ועושק, וקבע כי בג"ץ חייב לחשב מסלול מחדש. מה לא מנומס בזה?

מנכ"ל בצלם והבן יקיר לי של האגף הזה, קבע שיא חדש של מאופקות, ופרסם הודעה שלפיה השופטים מצליחים להוציא מתחת ידם פסק דין שהוא כל-כולו מצג של פייק-מציאות. השופטים גלגלו עיניים לשמיים, והקדישו כמה משפטים כדי להציע שפשע המלחמה יבוצע בדרכי שלום ונועם ובהידברות.

עוד הוא קבע: פסק דין מביש. השופטים יהיו שותפים לפשע מלחמה. אני רוצה לשמוע מה היה קורה אם חס וחלילה מישהו ממחנה הימין היה מדבר ככה.

חכו, חכו. אני ממשיכה. חבר'ה, הגעתי עכשיו לכהן הגדול, פרופ' מרדכי קרמניצר. הוא קבע בנימוס שהחלטת בג"ץ היא גיבוי משפטי לעושק, והוסיף, שמערכת משפטית כזאת אינה ראויה להיקרא כך, והמרחק בינה לבין צדק הוא כמרחק מזרח ממערב.

חכה, עוד לא הגעתי אליך. גם אליך אני אגיע. צודק. בואו נגיע לחבר הכנסת מוּסי רז. מוֹסי. מוסי, סליחה. מוסי, מוסי. חבר הכנסת מוסי רז הודיע לאחר פרסום הפסיקה כי בג"ץ הופך לסניף של מועצת יש"ע. זה משתלב בדברים שלך, משלים את מה שאמרת. אז קודם באתם בטענות על אמירה שמעולם לא אמרתי, ועכשיו חבר הכנסת ממפלגתכם מדבר בדיוק אותו דבר.

וחברת הכנסת מיכל רוזין אומרת: הפסיקה של בית המשפט משמשת שופר לאידיאולוגיה הרסנית. אוקיי. ממש אותו דבר, על בית המשפט העליון. זה בדיוק אותו דבר, רק שלחבר הכנסת מוטי יוגב, שהתנצל על זה כבר מאתיים פעם, חוזרים על זה כל שבוע. איזה התנצל? ולחבר הכנסת מוסי רז, לחבר הכנסת מוסי רז אף אחד לא מעיר. למה? כי הוא מהמחנה הנאור, אז לו מותר, הטרור. למחנה הנאור מותר לגדף את בית המשפט. בושה וחרפה. להרוס. את לא באיזה כנס בחירות. אבל לא סיימתי. זה לא קשור. אתם לא רוצים בית משפט עצמאי, חזק וזקוף. אתם רוצים בית משפט כפוף, אתם רוצים בית משפט אחרי אילוף. ככה מדבר מי שרוצה בית משפט אחרי אילוף. ככה מדבר מי שרוצה בית משפט אחרי אילוף.

כל זמן שהוא היה מיושר איתכם, הכול היה בסדר. ברגע שהוא לא מיושר איתכם, שורפים את המועדון. אנחנו לא בובות שלכם.

אתם הייתם רגילים להביט במראה, והייתם שואלים: ראי ראי שעל הקיר, מי הכי צודק בעיר? אם הייתם מקבלים תשובה שמניחה את דעתכם, הכול היה בסדר. אבל בג"ץ אישר. ברגע שקיבלתם תשובה שלא הנחתם את דעתכם, התחלתם לגדף. חבל, אני רוצה להסביר לכם: הדמוקרטיה שלנו לא נהרסה, היא הולכת ומשתכללת. היא תוססת, היא נהדרת. תסלחי לי, חברת הכנסת זנדברג.

כשעמדו כאן האבות המייסדים ואמרו: בלי חירות ובלי מק"י, אף אחד לא אמר: זו דמוקרטיה שלכם. זו דמוקרטיה של כולנו. גם כשאת יושבת באופוזיציה, תהיי מספיק כנה ואמיתית להגיד: זו הדמוקרטיה של כולנו. את רוצה, תחליפי את העם. זו הדמוקרטיה של כולנו. על מה את מדברת? זה מהבית.

מה את יודעת על אבא שלי? מה את בכלל יודעת על אבא שלי?

מה הזכרת עכשיו את אבא שלי? דיברת על דמוקרטיה מהבית שלך, וזו לא הדמוקרטיה הפרטית שלך. זה הכול. אסביר לך מה קרה. בואי, אסביר לך מה קרה. אסביר. אני נאלצתי לשמוע אותך, תשמעי גם את אותי. אתם טיפוסים אנלוגיים בעולם דיגיטלי, ממשיכים לשאול את הראי את אותן שאלות, ולא מבינים שיש גם תשובות שונות. לא מבינים שיש תשובות שונות. יש לנו אולי ביקורת שיפוטית, אבל אנחנו לא רוצים להרוס את בית המשפט העליון. אנחנו לא רוצים לחרב אותו. יש לנו אולי ביקורת על הפסיקות, אבל אנחנו לא רוצים לחרב את בית המשפט העליון. אני רוצה להגיד לכם משהו. כבודו של בית המשפט, שנייה. הם כתבו לשרת המשפטים: ראי ראי שעל הקיר.

אני רוצה להגיד לכם משהו: תכבדו את בית המשפט. תתווכחו, זה בסדר. ותכף אני אענה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ, שהעלתה טיעונים ענייניים. אפשר להתווכח, אבל תכבדו את בית המשפט. אין לנו בית משפט אחר. אני מבינה את הכעס שלכם. אני מבינה את הכעס שלכם שלא מפנים יהודים מביתם, אני מבינה את העצבים, אבל יש לנו מדינה לשמור עליה, יש לנו שלטון חוק לשמור עליו. וזו הדרך? גברתי השרה,

את רוצה שהם לא יפריעו לך? אני שואל. אנחנו לא דמוקרטים. אני לא מבינה,

עד עכשיו היה אפשר להפריע. מרגע זה לא מפריעים יותר.

על הציטוטים המחפירים שלכם, אין הפרעות יותר. אז פחות נעים לכם לשמוע. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה,

וגם את מוסי רז, אני קורא אותך פעם ראשונה. אני לא אאפשר את ההפרעה הזאת. או שאתם תקשיבו לה, היא הקשיבה לכם, שמעה אתכם. היא לא הקשיבה. היא לא הקשיבה. היא לא טרחה לבוא לדיונים בכלל. גם אם הדברים קשים לשמיעה, אני לא אאפשר.

חברת הכנסת רוזין. אני מתייחסת כאן לכל מה שאמרתם.

בינתיים, כי בינתיים אני, לא יכול

החוקתית בית המשפט העליון גם פוסל מעת לעת חוק, זאת אומרת, החוקים נתונים לביקורת שיפוטית. מעולם, אבל מעולם, לא נקבע שהכנסת כאספה מכוננת מחוקקת את חוקי-היסוד, וגם חוקי-היסוד יהיה נתונים לביקורת שיפוטית. הרי מי,

שנייה, שנייה, הרי מי שקבע שהחוקים נתונים לביקורת שיפוטית, לטענתו, שאב את סמכותו מחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שאומר שאם החוק לא עומד בפסקת ההגבלה וסותר את הערכים שהמחוקק קבע, הרי זו תמיד הטענה: מה אתם רוצים? המחוקק קבע את אותם הערכים. אם חוק סותר את הערכים שאותו מחוקק קבע, אז יש לבית המשפט סמכות לפסול חוקים. לבית המשפט אין סמכות לפסול חוקי-יסוד. אם תסתכלו על העולם המערבי, על ארצות הברית, בוודאי על אנגליה, על אירלנד, על אוסטרליה, מה יקרה אם, מדינות שיש בהן חוקה, וגם מדינות שאין בהן חוקה, בית המשפט אינו מתערב בעיצוב החוקה. עיצוב החוקה הוא הליך פוליטי מעיקרו. ממש חוקה.

יש לנו חוקי-יסוד. חוקי-היסוד, כשנסיים,

מה יקרה אם בחוק-יסוד יקבעו שלערביי ישראל אין זכות הצבעה? אז אני אענה לך על זה.

אני אענה לך על זה. ביום שכנסת ישראל תחוקק חוק שאומר שלחרדים או לערבים או לנשים אין זכות הצבעה, בית המשפט לא יושיע,

אותנו מהריקבון. כשחברה נרקבת ככה, גם בית המשפט נרקב. וראינו את זה מההיסטוריה, ראינו את זה כבר בהיסטוריה המודרנית. במצבים כאלה, לצערי, גם באיטליה וגם בגרמניה, בית המשפט, חזק ככל שיהיה, לא עזר. לא עזר. האם זה מקור ההשראה שלכם? גם לא בפולין. לא עזר. אני אומרת לך, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, מדינת היהודים לא תידרדר לשפל כזה. כנסת ישראל, היא כבר הידרדרה.

כנסת ישראל לא תידרדר לשפל כזה. ואם, חס וחלילה, זה לא יהיה בדור שלך, זה לא יהיה בדור של הילדים שלנו,

חס וחלילה, חס וחלילה, המדינה שלנו תידרדר לשפל הזה, בית המשפט לא יושיע אותה. בית המשפט לא יושיע אותה. את מבינה, בית המשפט חייב להושיע אותה.

אני אסביר לך: כי כשכנסת מסוגלת לחוקק חוקים גזעניים, חוקקתם חוק גזעני.

זו כנסת שלא מצייתת לפסיקות בג"ץ. עשיתם את זה כבר. כנסת ישראל לא חוקקה, אתם עושים את זה.

אני לא, זה לא נעים בדיון של פגרה להוציא אנשים, אבל אתם לא נותנים לה לדבר. כנסת ישראל מעולם לא חוקקה חוק גזעני. וביום, אני חושבת שהיום הזה לא יבוא. אני לא מאמינה שהיום הזה יבוא. מוסי רז. חוק הלאום, הוא כבר בא. אבל ביום שהיום הזה יבוא, הוא כבר היה. אותה כנסת ארורה גם לא תציית לבג"ץ. זה יהיה חורבן המדינה שלנו. אבל זה מה שאת עושה.

וזה לא מה שיקרה למדינת היהודים. רבותיי, אני לא מאפשר יותר. אני אקרא שלוש קריאות ואני אוציא אנשים. אתם לא מכבדים את הדיון. עכשיו בואו נדבר על החוקים, על החוקים הרגילים,

לא חוקי-היסוד, החוקים הרגילים שעד היום נפסלו בבג"ץ. גם אותם חוקים רגילים שנפסלו בבג"ץ לא היו חוקים שהפרו בצורה גסה את זכויות האדם,

חוק ההסתננות, להכניס אנשים לכלא. או רמסו בצורה גסה, מיכל, זו קריאה שנייה.

פעם שנייה אני קורא אותך לסדר.

כשבית המשפט, בפעם השלישית, פסל את חוק ההסתננות, הוא אמר,

הוא אמר: שנה וחצי זה יותר מדי במתקן שהייה,

בסדר בכלל.

או כשבית המשפט החליט שלא נכון להפריט את בתי הסוהר,

מאיפה בית המשפט יודע שבית סוהר פרטי הוא פחות טוב מבית סוהר ציבורי? למה בית המשפט יודע את זה יותר טוב מהממשלה? הממשלה יודעת אם זה טוב או לא. הממשלה יודעת, לממשלה הזאת יש שיקולים מוסריים. בתי סוהר פרטיים רצית שיהיו פה. אלוהים אדירים, לאן הגענו?

הממשלה יודעת, על משרדיה, על משרד האוצר,

מיכל, את כבר בשנייה. מה את רוצה, את השלישית? אפילו הליברטריאנים שאת כל כך אוהבת חושבים שבית סוהר צריך להיות בחסות המדינה, ומשטרה, ובית משפט. אני, דרך אגב, לא אמרתי מה דעתי. אני לא אמרתי מה דעתי על הפרטת בתי הסוהר. אני אומרת שהממשלה אז החליטה, מה דעתך? שיותר נכון להפריט את בתי הסוהר. הייתה שם עבודת מטה של משרד האוצר, הייתה שם עבודת מטה של משרד הבט"פ, עבודה של משרד הממשלה, וכנסת, עבודת מטה היא כסות להתפרקות של המדינה.

כנסת ישראל חוקקה את החוק הזה. אני לא חושבת שכמה שופטים, בעניין הזה יכולים להכריע יותר טוב מהממשלה.

אני אומרת: כשזכויות אדם נרמסות, כשמיעוט נרמס, וכשיפריטו את הצבא? כשיפריטו את הצבא, גם אז לא תהיה לבית המשפט העליון זכות להתערב?

חברת הכנסת שלי יחימוביץ. הצבא במדינת ישראל הוא צבא עם.

אנחנו עוד צריכים להגיע לצפון. כנסת ישראל לא תפריט את הצבא.

את כל כך לא מאמינה בחברי הכנסת. את כל כך לא מאמינה, אבל היא רצתה להפריט את בתי הסוהר. את כל כך לא מאמינה בציבור שבחר אותך. את במפלגה עם פריימריז,

חברת הכנסת יחימוביץ, את נבחרת בידי הציבור. הציבור מאמין בך, לכן הוא בחר אותך. אבל הכנסת רצתה להפריט את בתי הכלא. מה ההבדל? מה ההבדל? את כל כך לא מאמינה במערכת המשפט?

אני מאמינה במערכת המשפט. אני חושבת שיש לנו מערכת משפט חזקה, אני חושבת שיש לנו מערכת משפט מקצועית.

יש לי ביקורת על פסיקות,

אני אמשיך להגיד את הביקורת שיש לי על פסיקות.

לא, לא, זה לא איומים. בגלל שאני מייצגת מפלגת ימין, אז לשיטתכם אסור לי להעביר ביקורת. אני לא אסכים לזה. אסור לאיים, זו לא ביקורת, אני לא אסכים לזה. הנאום שלי לא היה ביקורת, הנאום שלי היה תפיסת עולם. תפיסת עולם, מיכל רוזין. מאוד מעניין. הנשיאה מאיימת הנשיאה גם מאיימת, מותר לדבר. כל אחד אומר את תפיסת העולם שלו. הנאום שלי היה תפיסת עולם. אפשר להתווכח על תפיסת העולם, אבל אי-אפשר להגיד הסתה. אי-אפשר להגיד הרס דמוקרטיה. לא, את זה אי-אפשר להגיד. 70 שנה בית המשפט לא חשב לרגע לבטל חוקי-יסוד. זה לא עלה דעתם עד הפסיקה של ביטול התקציב הדו-שנתי. דרך אגב, כמו שאני אומרת, גם בכל העולם זה מאוד מאוד לא מקובל, ועד שאיזה בחור, זה לא מקובל לקבוע, שוויון אזרחי,

מיכל. מיכל. חברת הכנסת מיכל רוזין, את רוצה שאני אוציא אותך? לא מקובל בעולם. גם זה לא מקובל בעולם, מה את מבלבלת את המוח, תגידי. לא מקובל בשום מקום בעולם המערבי, לשלוט 51 שנים על עם אחר,

אז בואי נאמר כך: זו פעם אחרונה שאני קורא אותך. בפעם הבאה את בחוץ. אני לא אקרא אותך עוד פעם.

את כבר בשנייה, ואני מתאפק מעל,

חברת הכנסת מיכל רוזין, זה לא פליטים, זה מהגרי עבודה, ובארצות רבות מאוד, בארצות רבות מאוד, זה עובר ככה? אני מציע ששתיכן, צאו בחוץ, שתו קפה ותחזרו, וכבר יסתיים הדיון. אי-אפשר ככה. אין לי קול כבר. קודם כול,

צריך להגיד את הדברים,

אתם לא יכולים להפריע לה.

אם זה היה דיון רגיל הייתי גומר את זה מהר, מוציא בחוץ, ולא הייתי נותן לבלגן הזה ככה.

עם כל הכבוד, אי-אפשר שכל מילה שהשרה מוציאה, אתם לא נותנים לה להשלים משפט אחד שלם. זו ממש סתימת פיות. אני רוצה להגיד עוד משהו ששמעתי, זאת דמוקרטיה, אתה מבין? זו המהות, דרך אגב. כשאנחנו מדברים, זה אסור, כשממשלה מנהלת, זה אסור, אתם לא מנהלים, אתם לא מדברים ולא מנהלים שום דבר. יואל, אני יכול להגיד לך משהו: השרה הייתה יכולה לסיים את דבריה עוד דקה ולרדת ולגמור את העניינים בלי להשיב לכם, אבל אתם לא מאפשרים לה, עם כל הרצון הטוב, לומר לכם, גם אם הדברים נוגדים את דעתכם. לצערי הרב משפט אחד שלם היא לא סיימה. אני רוצה להתייחס לעוד שתי נקודות שהעליתן, חברת הכנסת מיכל רוזין וחברת הכנסת שלי יחימוביץ. חברת הכנסת מיכל רוזין דיברה על ועדת שרים לחקיקה. זה נכון שהיא יושבת כבר הרבה שנים באופוזיציה. אני מעריכה שיום יבוא והיא תגיע לקואליציה, כי החיים הם גלגל, יום אתה באופוזיציה ויום אתה בקואליציה. אבל גם כשסיעת מרצ הייתה בקואליציה, גם אז התנהלו לפי החלטות של ועדת שרים לחקיקה. אי-אפשר לנהל ממשלה בדרך אחרת. אני אזכיר לכם שאת פסקת ההתגברות, הינה, יושב-ראש מפלגת מרצ עוזבת, כי לא נעים לה לשמוע,

בואי תשמעי, בואי תשמעי. את פסקת ההתגברות בחוק-יסוד: חופש העיסוק אתם העברתם. רבין קרא לשולמית אלוני, נכון. התחנן שהיא תצביע בעד, כדי להשאיר את ש"ס בממשלה נכון. ואיפה רבין ושולמית אלוני היום? חלאס כבר.

אתם העברתם את זה, את פסקת ההתגברות, באצבעות שלכם. אז כשאתם העברתם את פסקת ההתגברות, זה בסדר. ליצחק רבין, זיכרונו לברכה, מותר, לשולמית אלוני מותר, כשבנט רוצה את פסקת ההתגברות, זה אסור, זה פאשיזם. ככה זה עובד פה. ככה זה עובד פה. לא, זה הסך-הכול, זה לא רק זה. חברת הכנסת נחמיאס ורבין, תשמעי, מהמפלגה שלך יש הסתה נגד היועמ"ש. היום ישבתי לפ"ע איתו, שאלתי אותו,

רציתי שהוא יספר לי מה קרה בסופר בפתח תקווה. בושה וחרפה שיש בשמאל אנשים שמדברים, שרוממות שלטון החוק,

אני אגיד איך זה קשור. אנשים שרוממות שלטון החוק, אבל מה הקשר? איך זה קשור אלינו?

אני הודעתי שאני לא באה לפתח תקווה,

יפה מאוד, אבל חלקים רבים מהמחנה שלכם מסיתים נגדו יום-יום. השרה שקד, המחנה שלכם הסית נגד ראש הממשלה שנרצח. אני אומרת שזה כל הימין? לא. חברים, אתם רוצים לשמוע את שרת המשפטים, או שאני מעדיף לנעול את הדיון הזה ולגמור את העניין? לא, אני רוצה, שמענו מספיק. אז יש לכם ברירה, או להקשיב או לשבת בחוץ.

אבל לא כל הימין מסית,

אותו הדבר. מה את רוצה? מותר לנו למחות. חברת הכנסת נחמיאס ורבין, איילת.

נגדו יש הסתה פרועה, בסדר, אנחנו גם נכליל. על כל איזה אחד במחנה שלך שיגיד איזו אמירה,

הרי זה מה שאתם עושים.

לא, אני נואמת נאום עקרוני, ובמקום, על מוטי יוגב את אחראית יותר ממה שאנחנו אחראים,

הוא חבר כנסת מהמפלגה שלך. יואל, יואל, יואל.

ובמקום להתייחס לגופו של עניין, אבל אתם לא יכולים להפריע לה. היא מאשימה אותנו בהפגנה של אנשים שלא קשורים למפלגת העבודה.

אתם כל רגע תפריעו לה,

אתם האשמתם אותי באמירות שמעולם לא אמרתי, מה לעשות?

עם הסניף הזה של מרצ. אבל עכשיו האשמת את המחנ"צ. אני אחזור להתייחס רגע לחברת הכנסת יחימוביץ, שדיברה על מהות הנאום. אני רוצה לספר לכם: אקדמאי מהמרכז הבינתחומי, רוזנאי או רוזנאִי, ככה קוראים לו, כתב מאמר לפני שנה או שנתיים, משהו כזה, על תיקון חוקתי שאינו חוקתי. משם הכול התחיל. הוא עשה מחקר: האם יכול להיות במדינה דמוקרטית שבית משפט יתערב בעיצוב החוקה? שתדעו, משם השיח התחיל. אין לנו חוקה.

חברת הכנסת יחימוביץ, את ואני לא היינו כאן בשנות ה-50 כשהחליטו על פשרת הררי. ככה האבות המייסדים החליטו. מאז לא הצליחו, מגילת העצמאות שאתם לא מוכנים, מאז לא הצליחו, לצערנו, לחוקק חוקה, ולכן חוקי-היסוד הם העוגן החוקתי שלנו. אם את כופרת בזה, את בוודאי כופרת בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וביכולת של שופטי,

אף אחד לא כופר במגילת העצמאות. מגילת העצמאות היא מסמך מכונן, היא מסמך נפלא, היא מסמך שהוא קונסנזוס,

אף אחד לא כופר במגילת העצמאות. אני רוצה רגע לדבר, להסביר לכן, שאתן תדעו לפחות איך נולד הרעיון של תיקון חוקתי שאינו חוקתי. קראת מאמר של אקדמאי,

אני לא ארשה את זה יותר. אני אתחיל לקרוא לסדר ובזה נסיים את העניין. עד לפני שנתיים אף אחד לא העלה על הדעת שדבר כזה יכול לקרות. דרך אגב, זו גם הייתה הדעה הרווחת במשרד המשפטים. כשבמשרד המשפטים הציעו לנו לעשות בהוראת שעה תיקון לתקציב הדו-שנתי, אמרו לנו: בית המשפט לא יכול להתערב בחוקי-יסוד. זו הייתה הדעה הרווחת. אותו רוזנאי כתב מאמר, "תיקון חוקתי שאינו חוקתי". השופטים ג'ובראן ורובינשטיין ציטטו אותו בפסק הדין שלהם, ובאותו פסק דין על תקציב דו-שנתי העלו את האופציה שיום יבוא ותיקון כזה יהיה אפשרי. עכשיו, אני אומרת לכם, בארצות הברית יש שיטה שונה. יש שם חוקה, זה נכון, אבל מצד שני השופטים נבחרים בבחירות שהן פוליטיות לחלוטין. נכון, הנשיא בוחר את השופטים באישור הסנאט. זו שיטה שונה. אבל בית המשפט שם קבע שחוקה זה הליך פוליטי, ואל לו לבית המשפט להתערב בהליך כזה. הוא לקח לעצמו את הסמכות לבטל חקיקה. אין לו לבית המשפט הסמכות להתערב בהליך כזה. אותו הדבר באירלנד. המינוי האחרון לבית המשפט שהנשיא מינה עכשיו,

נכון. תראו, זה יפה. זה רעיון יפה שהגוף הפוליטי ממנה לבדו את השופטים והשופטים עוברים שימוע בבית הנבחרים. זה רעיון. זה רעיון אחר. המערכת שלנו היא שונה, אבל זה רעיון. בכל מדינה יש מערכת עם איזונים ובלמים אחרת. לנו יש חוקי-יסוד. כדי להשלים את החוקה שלנו צריך לחוקק גם את חוק-יסוד: החקיקה, ואז החוקה תושלם, כי הרי כל חוקה בנויה משלוש רגליים.

השרה שקד, השרה שקד, אנחנו יודעים איך בנויה חוקה. לא רק חוק-יסוד: החקיקה. מה עם, יש את חוק-יסוד: חופש העיסוק. שוויון, זכויות סוציאליות.

אנחנו יכולים להתווכח אם במגילת הזכויות שלנו עדיין חסרות זכויות. אפשר להתווכח. אפשר להתווכח ואפשר לעשות תיקונים לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו אם הכנסת הזאת תחליט שיש ערכים ויש זכויות שלא עוגנו בחוק. זה הכוח של הכנסת, זו הסמכות של הכנסת. והסמכות של בית המשפט,

היא לפרש את החוקים בהתאם לערכים שקבעה הכנסת. ולכן, דווקא אתם, שאתם תומכים במהפכה החוקתית, במהפכה של ברק ושל מרידור, אתם תומכים במהפכה הזאת, מי שתומך במהפכה הזאת בוודאי צריך לכבד את העובדה שאת הערכים קובעת הכנסת, ולא בית המשפט.

תראי, זה נכון. לדוגמה, אני נמנה עם אלה שאכן תומכים לחלוטין במהפכה החוקתית, אבל בעצם, את זוכרת מה שאהרן ברק אמר בזמנו? שהמהפכה החוקתית בעצם הופכת אותנו לדמוקרטיה ליברלית, שבה באמת הסמכות של בית המשפט העליון לבחון ולבטל חוקי כנסת היא אחד מהיסודות המאוד-מאוד מרכזיים של הדמוקרטיה הליברלית. השאלה שאני מפנה אלייך, האם את באמת תומכת ברעיון הזה שישראל תהיה דמוקרטיה ליברלית ולא דמוקרטיה, זה בעצם מה שאומר, חבר הכנסת יוסי יונה, אנחנו היינו דמוקרטיה ליברלית לתפארת גם לפני שנת 1992. אתה יודע, כשמדינת ישראל הוקמה, איך שהיא הוקמה, באותה שנה שעוד, פסק דין סילבסטר, אני לא יודעת אם זה היה לפני סיום מלחמת העצמאות או אחריה, בדיוק בזמן שהיא הוקמה, הערעור הפלילי הראשון בבית המשפט העליון, תשמעו מה זה, הערעור הפלילי הראשון, התקבל בבית המשפט העליון זיכוי של סילבסטר, שהיה קצין בריטי. תחשבו מה זה, איזו מדינה נאורה היינו כבר אז כשקמנו, ואיזה בית משפט נאור, שזיכה אז קצין בריטי כשהתובע היה היועץ המשפטי לממשלה. והיה פסק דין קול העם, והיה פסק הדין, היו כל כך הרבה פסקי דין: שייב, של אבא של אריה אלדד, שאז מפלגת מפא"י לא נתנה לו לעבוד כי לא היה לו פנקס אדום. איזה פסקי דין נאורים. היינו דמוקרטיה נאורה גם לפני שנת 1992. אנחנו גם היום דמוקרטיה נאורה,

אבל היינו דמוקרטיה נאורה וליברלית גם אז. לא, שוכחים את זה. שנייה. אנחנו היום יותר ליברלים, כי באותה תקופה, למי שלא היה פנקס אדום, היה לו קשה למצוא עבודה במשרדים ממשלתיים.

היום ברוך השם לא. היום כולם יכולים למצוא עבודה במגזר הציבורי. אבל אני רוצה שזה יישאר ככה. אני רוצה שמי שבטעות היה חתום, מישהי שחתמה על עצומה בשנת 2005 לא תוכל לשמש בוועדה משותפת לישראל וגרמניה בגלל ששר מסוים החליט שכרגע היא לא יכולה,

לא יכול להיות.

לא יכול להיות, השרה. תודה, איילת.

הולכים למקומות שזה הסך-הכול המצטבר שמדאיג אותנו.

אני אודה לך מאוד.

זה הסך-הכול שמטריד, לא, שתהיה שנה טובה. גמר חתימה טובה. תודה לשרת המשפטים איילת שקד. יש הבעת עמדה לחברת הכנסת יעל גרמן, שביקשה, נחמן שי, יעל כהן-פארן, קסניה סבטלובה. אפשר ארבעה, אבל אני אאפשר לך. עוד אחד זה לא יהיה,

עכשיו מבקשים, לאה? אם לא אז לא. לא, לא, אפשרי. אני אאפשר לך. נא לפתוח. פתוח.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, הדיון הזה התרכז בהתקפה על שרת המשפטים, על איילת שקד, ואני רוצה להפנות ולהטות את ההאשמה מאיילת שקד לראש הממשלה. איילת שקד, שהיא עומדת בראש הבית היהודי, או ליד ראש הבית היהודי, שייכת לקבוצה שבצורה מאוד גלויה ושקופה פרסה בפנינו את משנתה, ומה שהיא עושה, היא עושה את תפקידה. היא למעשה מממשת את החזון של הבית היהודי, חזון שמדבר על מדינה אחת בארץ ישראל, מבחינתם השלמה, חזון שמתעלם מזכויות שקיימות לעוד תושבים ולעוד עם שקיים שם, היושב-ראש חזון שדרך אגב, כפי שהיא אמרה, אסור לציונות לכוף את ראשה בפני זכויות האזרח, או אם תרצה, ניתן לכוף את ראשן של זכויות האדם למען הציונות. זה לא החזון שלנו. מי שאשם הוא ראש הממשלה, ראש הממשלה, שמאפשר לזנב לכשכש בכלב,

אני רוצה לשאול אותך, איילת שקד,

חברת הכנסת, אני רק רוצה לומר: אני אאפשר לכל שמונת הדוברים שביקשו, אבל בתנאי אחד, שתקפידו על הזמן. זה דקה מהצד, לא נאום של הצעה לסדר-היום.

אז אני אשתדל מאוד.

אני רוצה לשאול אותך, איילת שקד. את שאלת את השאלה: ואייהו העם? ואני שואלת אותך: אכן, איפה הוא העם בעינייך? אתם קיבלתם 6.66% מקולות העם. איפה כל העם? האם אי פעם שאלת את העם האם הוא באמת מעוניין במדינה אחת בארץ ישראל?

האם שאלת את העם אם הוא רוצה להתעלם מהערכים של שוויון? האם שאלת את העם אם הוא באמת מעוניין לפגוע בבית המשפט העליון?

את היא זו שמתעלמת מרצון העם, וראש הממשלה הולך איתך, ובכך הוא אשם. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. נחמן שי, בלי הפלאפון. חברת הכנסת גרמן, אני מבין שאין לנו קואליציה. אתם זה העם.

אתם זה 44% אנחנו יותר עם מהם. תלוי איך סופרים. מתמטיקה פשוטה. חבר הכנסת נחמן שי, יש לך דקה. אני לוקח זמן.

אנחנו פה יותר עם, תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להגיד לשרה שקד, שנחשבת להצלחה גדולה בדרך שהיא הולכת בה, אבל הדרך הזאת היא דרך עקומה ומעוותת. חברת הכנסת יעל גרמן. אתם מפריעים לנחמן שי.

אמרתי שהדרך שהשרה שקד הולכת בה בתחום המסוים הזה היא דרך עקומה ומעוותת. במקום להעמיד את עצמה בראש ההגנה על המערכת המשפטית של מדינת ישראל, ובראש ובראשונה על בג"ץ, היא הפכה לאויבת הכי גדולה שלה, והיא עושה מיום כניסתה לתפקידה כל מאמץ גם לשנות את ההרכב וגם להשפיע בדרך הזאת על ההחלטות של בית המשפט העליון, ובכך היא פוגעת פגיעה עמוקה ואנושה באחת משלוש הרגליים שבלעדיהן אין דמוקרטיה. יש את הסמכות החוקית, את הסמכות של הכנסת, סמכות של הממשלה וסמכות של בית המשפט. ככה זה בדמוקרטיה.

לכן, המהלכים האלה הם אנטי-דמוקרטיים מובהקים. תודה לחבר הכנסת נחמן שי. יעל כהן-פארן, ואחריה, קסניה סבטלובה.

תודה, אדוני היושב-ראש.

כנראה גברתי השרה וחברי הקואליציה והממשלה שכחו שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב. שלטון הרוב זה לא דמוקרטיה. אולי כשהולכים לבית ספר ולגן ילדים, כשמסבירים לילדים מה זה דמוקרטיה, הרוב קובע, זה בגן ילדים. אבל כאן, ובמדינת ישראל אני מקווה שאנחנו כבר לא בגן ילדים, למרות שלפעמים אתם מתנהגים ככה, בסופו של דבר "הרוב קובע" זה לא הערך היחיד בדמוקרטיה. נכון, הוא ערך מרכזי, אבל הוא לא הערך היחיד. ומה שקורה, בכנסת הזאת במיוחד אבל בשנים האחרונות בכלל, זה שאתם פשוט התבלבלתם ונשארתם כנראה בגן ילדים,

הרוב קובע, ואתם מעבירים כאן חוקים שפשוט אחד יותר הזוי מהשני, והם מדרדרים את מדינת ישראל ואת העקרונות הדמוקרטיים שלה. ועומדת כאן השרה ואומרת: לא יעברו, תודה. או לא עוברים חוקים גזעניים, אבל הם כן עוברים. אולי את עוצמת עיניים, הם כן עוברים. ומה שאת מנסה לעשות עכשיו, תודה. גם למוטט את מערכת המשפט, זה פשוט הסוף שאתם מביאים

איילת נחמיאס ורבין, ואחריה, נורית קורן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. למרות הדיון הסוער והלא-פשוט הזה אני שמחה לראות את חבריי כאן,

ומאחלת חתימה טובה. אני רוצה להגיד לך,

שחלק גדול מהטיעונים שלך בנושא בית המשפט העליון, את באמת מביאה אותם בצורה מסודרת,

לפעמים גם לא משתלחת. אני אומרת לך שבסופו של דבר,

אנחנו מוטרדים במבט הכללי מהסך-הכול. כשאני ציינתי פה קודם את פרופ' יעל אמיתי, שהשר אקוניס החליט שלא לחתום לה משום שהיא חתמה על עצומה בשנת 2005 לסרבנות בשטחים, לא לסרבנות לשרת בצה"ל אלא בשטחים, עצומה שאולי הייתי חותמת עליה, או סביר להניח שלא הייתי חותמת עליה,

אנחנו מדברים על האווירה ששורה כאן. זה נהיה חלק מזה, אין מה לעשות. כשדיברה חברת הכנסת זנדברג על ועדת שרים לחקיקה, אני רוצה לומר לך משהו פשוט: אי-אפשר לדבר על האיזון בין הרשויות בלי להתייחס ליחסים בין הממשלה לבין הכנסת. וזה לא ועדת שרים לחקיקה, השרה. בסופו של דבר, כל מה שאתם עושים פה בעצם ביום-יום זה חקיקה ממשלתית. רוב העבודה של הכנסת בכלל לא מוקדשת לא לחקיקה שלה,

לא לשימועים שהשרה רצתה לקדם ולא לפיקוח של הכנסת על הממשלה.

בואו ניגש לזה, לאיזון הזה שאתם מדברים עליו, בואו ניגש אליו בצורה רצינית, כל הרשויות וכל הקודקודים של מערכת שלטון החוק במדינת ישראל.

חברת הכנסת נורית קורן, ואחריה, לאה פדידה,

יוסי יונה ואחריו, יואל חסון,

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, אני רוצה לומר שאת עושה עבודה מצוינת ואת מביאה את הרוב שבעצם בחר בנו. לצערי הרב, האופוזיציה לא מצליחה, פעם אחרי פעם, להביא לזה שהם יעברו לצד הזה, של הקואליציה. אתם צריכים לנצח בקלפי, ומה שאתם עושים היום, להביא אותנו לכאן ולתקוף את השרה מעל במת הכנסת,

בצורה הכי גרועה שיכולה להיות, אפשר לדבר, ומדברים. בסוף בסוף עוד לבוא ולהגיד שזה ראש הממשלה. כל מה שאומרים על בג"ץ וכל מה שאנחנו עושים, ביקורת אפשר לעשות, אבל כשזה בא מפינו זה לא טוב. ישר: ממוטטים את שלטון החוק. אבל לכם מותר הכול. לכם מותר הכול. אתם יכולים להגיד הכול. ואני רוצה לומר לכם, כשיש שיח, כל אחד יכול לדבר ולומר מה שהוא רוצה. גם הנשיאה אומרת דברים שלא מוצאים חן בעינינו לפעמים, אבל מערכת החוק ושלטון החוק שלנו חזקה, והיא תמשיך להיות, ואנחנו נמשיך לבקר אותה. אני מאחלת לכולם שתהיה לנו שנה טובה ומוצלחת. גמר חתימה טובה.

תודה לחברת הכנסת נורית קורן. חברת הכנסת לאה פדידה, גם לך דקה, ואחריה, יוסי יונה.

לרגע הייתי בטוחה שאנחנו בשיעור היסטוריה, וזה היה נחמד וזה היה טוב, אבל אם אנחנו כבר מלמדים על דמוקרטיה, אז אנחנו יודעים שהדמוקרטיה היא מדרון חלקלק. אנחנו חייבים לשמור על הפרדת הרשויות. הרי הדיקטטורות הגדולות ביותר נולדו מדמוקרטיה. אם אנחנו כמחוקקים, וצדקת כשאמרת שהעם שלח איתכם. אתם קיבלתם יותר קולות. אז תקשיבו לעם: לא מעבירים חוקים כי אפשר, לא מתעלמים או מאיימים כי אפשר. את אומרת שאת לא מאיימת, אבל כבוד הנשיאה ובג"ץ והשופטים מרגישים מאוימים. אז תבדקי את עצמך, תבדקי למה הם מרגישים מאוימים, למה חברי וחברות כנסת מרגישים שהם צריכים להטריח את עצמם בפגרה ולהגיע, רק בצד הזה של האולם ולא בצד הזה של האולם, ולהדליק לך נורה אדומה ולהגיד לך שהדמוקרטיה חשובה לנו, והפרדת הרשויות חשובה לנו.

אני רוצה להגיד גמר חתימה טובה ושנה טובה.

גם לך חתימה טובה. חבר הכנסת יוסי יונה.

גברתי השרה,

בגמר חתימה טובה לכולנו. אני רוצה להביע בפנייך להביע, לומר מחדש מה אנשים אומרים, ולמול זה להגיד לך את הדאגה שלנו. כאשר באים יריב לוין ואחרים ואומרים: אנחנו רוצים,

הוא פוגע ברצונו של העם. העם, העם, העם. אני חושב,

מה שקורה אצלנו, ותסכימי איתי, אני חושב,

שיש תופעה שהיא גלובלית, ואנחנו רואים את ירידת קרנה של הדמוקרטיה הליברלית והעלייה של הדמוקרטיה הרובנית, של הרוב.

אנחנו רואים בחשש מאוד מאוד גדול, כאשר יש את המתקפות הללו על בג"ץ,

גם ישראל מצטרפת לקהילת העמים הלא-כל-כך נאורה.

המילה נאורה מן הסתם חשובה גם לך, להיות נאורים. כשיש תהליך שכזה, אני חושב שאם את מסתכלת ואנחנו חברות וחברי הכנסת מסתכלים על מה שקורה אצלנו בהקשר העולמי, לא ניתן יהיה להכחיש את העובדה הזאת, גברתי, שאנחנו עוברים מהדמוקרטיה הליברלית, תודה. לדמוקרטיה רובנית. שם אכן קיימת סכנה, משום שהדמוקרטיה הליברלית היא שמעלה על נס שני דברים: את זכויות הפרט, זכויות יסוד של הפרט, ואת היכולת של בית המשפט העליון,

היכולת של בית המשפט העליון לדחות חוקים על בסיס המצע של הנאורות, המצע האוניברסלי הזה. זו הסכנה שאיתה אנחנו מתמודדים, ואני מקווה שאת רגישה לה. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. אחרון הדוברים, יואל חסון. אדוני היושב-ראש, השרה שקד, אין לי טענות לא לנימוס שלך ולא לצורת הדיבור שלך. את מאוד מנומסת, מדברת מאוד שוטף וברור ונחרץ. האמת היא שגם אין לי טענה אלייך באופן אישי. את חלק ממפלגה מאוד מאוד קיצונית, שמובילה כאן את הקואליציה. אני שומע את נורית קורן שאומרת עכשיו שהיא מייצגת את העמדה כולה. אתם לא מייצגים את העמדה של כל מי שיושבים בקואליציה, אין כאן ספק. אבל הטענה שלי, הטענה שלי היא לראש הממשלה, קודם כול בזה שהוא נתן למפלגה קיצונית, ולמי שיושבת במפלגה הזאת, להוביל משרד כל כך חשוב. ראש הממשלה הוא שנושא באחריות למה שקורה במדינה, והוא שגם לא אומר מילה ולא מבטא אפילו עמדה על האמירות שלך. כמעט כל יום את אומרת אמירה כזאת או אחרת, ובסופו של דבר האחריות היא שלו ורק שלו. ולגבייך ולגבי המפלגה שלך, אני אפילו לא בטוח שאת באופן אישי תהיי במפלגה שאת נמצאת בה גם בפעם הבאה או בפעם אחר כך, לגבי התכנונים הפוליטיים שלך, אבל זאת מפלגה קיצונית שלא מייצגת, מייצגת אולי פחות מ-7%. תודה ליואל חסון. תראו, רבותיי, השרה ביקשה ועדה. אתם מסכימים שזה יהיה, ועדת החוקה?

אז נצביע. מי בעד העברת הנושא לוועדת החוקה?

מי נגד? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החוקה,

גמר חתימה טובה, לפני שאני אגיד את התוצאות, לכל בית ישראל, לכל חברי הכנסת. 16 בעד,

אני אוסיף את הקול שלך, אם את רוצה. לא, זה לא בסדר. לא שלחת לקרוא לי. מיכל, צריך הצבעה חוזרת. זה לא בסדר, מיכל, אני רוצה לאחל לך באופן אישי מעל הדוכן גמר חתימה טובה. לכל סיעת מרצ המכובדת. אני אוסיף לפרוטוקול את כל הקולות, של מיכל רוזין, של תמר זנדברג ושל ידידנו, תגיד לפרוטוקול: עיסאווי פריג'. עיסאווי פריג', כן. גם עיסאווי פריג'. אם כך, הנושא יועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להמשך דיון. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הודעת שר החינוך נפתלי בנט על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם

בשלישית, מטפלי השירות הפסיכולוגי הייעוצי בעוטף עזה אינם מקבלים שכר. הסכם בדבר הצטרפות מדינת ישראל להסכם האג בנוגע לרישום בין-לאומי של עיצובים תעשייתיים.

תודה לסגן מזכירת הכנסת. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, ו' בחשוון התשע"ט, 15 באוקטובר 2018, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה. גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.